בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, ל' בסיון התשפ"ב, 29 ביוני 2022, על סדר היום מספר נושאים. נתחיל בסעיף ג', בקביעת ועדות לדין בהצעות חוק. הצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2021 (פ/2463/24), של חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. במליאת הכנסת נשמעו מספר הצעות. המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. במליאה נשמעו הצעות להעביר את זה לוועדה לביטחון פנים. מה סוכם? אני מסתכלת על ההצעה עצמה. אלה תיקונים לכמה חוקים חוק העונשין, חוק חוקרים פרטיים, מאבק בארגוני פשיעה, איסור הלבנת הון וזכויות נפגעי עבירה. אלה הכול חוקים של ועדת חוקה.

נצביע לפי המלצת הלשכה המשפטית. מי בעד העברת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

אושר אין מתנגדים ואין נמנעים. החוק יעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מדובר בנושאים שתמיד נדונים בוועדת החוקה. הצעת חוק הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון עידוד ייצוג נשים במועצה אזורית), התשפ"א-2021 (פ/2151/24), של חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי כנסת,

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון הגברת עידוד התמודדות נשים לראשות רשות מקומית או מועצה אזורית), התשפ"ב-2022 (פ/3182/24) של חברת הכנסת ענבר בזק וקבוצת חברי כנסת, וכן הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון הגברת עידוד התמודדות נשים לראשות רשות מקומית או מועצה אזורית), התשפ"ב-2022 (פ/3723/24), של חבר הכנסת מאזן גנאים וקבוצת חברי כנסת. במליאה נשמעו קריאות להעביר לוועדה לזכויות הילד. המלצת הלשכה המשפטית היא הוועדה לקידום מעמד האישה או ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. יש התייחסות? בגדול זה חוק של ועדת הפנים אבל היו תיקונים בוועדה למעמד האישה בנושא של ייצוג נשים ותוספת מימון. לכן זה יכול ללכת לכל אחת מהוועדות. זה גם מה שאנחנו המלצנו לוועדה, או למעמד האישה או לוועדת הפנים. אני מזכירה שהחוק הזה בא ליישר קו עם חוק דומה לו שנמצא ברשויות המקומיות והוא נדון בוועדה לקידום מעמד האישה.

כבר היה תקדים על הדבר הזה ואני חושבת שזה נכון כי זאת הוועדה ואלה האנשים שדנו במשמעויות. אני מבחינתי אמרתי שאני מוכנה שזה יהיה בוועדת חוקה, חוק ומשפט כי גם שם מצאתי חוקים שדנו. מימון כנסת זה בחוקה. מימון רשויות מקומיות זה בפנים. כבר היה דיון כזה וזה היה במקום אחד ואני רוצה שזה יהיה באותה הכתובת. העלו כמה אופציות. אני רוצה בוועדה לקידום מעמד האישה. החוק הזה בא ליישר קו. החוק הה נשען על מחקרים, כולל מחקר אחרון שהזמנתי במרכז המחקר והמידע של הכנסת שתומך. החוק הזה מציג מה נעשה בעולם בהקשר הזה ובעולם בהקשר הזה נעשו חקיקות דומות. באופן מלא אין שוויון לדבר הזה וזה משהו חדש שאנחנו עושים. החוק הזה של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, השיח בא מכך שבעצם יש שני חוקים שונים, חוק הרשויות המקומיות וחוק המועצות האזוריות ולכן זה לא חל עליהן. מכיוון שהחקיקה המשפטית שאומרת שצריך ונדרש נעשתה, זה להראות בין לבין מה צריך לעשות, מה המשמעויות של חקיקה בחוקים נפרדים, אישה שבאה להתמודד למועצה אזורית באה עם נתונים הרבה פחות טובים. אני מזכירה שהחקיקה של המועצות האזוריות קודם כל לא מאפשרת שמפלגה תוכל לתמוך במועצות אזוריות.

אם אנחנו רואים ברשימה רגילה לרשות מקומית שיש גם את המפלגה שמממנת, הדבר הזה נחסך.

אין אפשרות לממש אותו ואת יודעים את זה. בדקנו את זה גם בפעמים הקודמות. לא רק שמדובר בשני חוקים שונים ומעצם

לכולם לא יכולה לקבל מימון מפלגתי, לא רק שחוק המועצות האזוריות גם לא מאפשר ליצור רשימה שתתחלק בהוצאות כמו במצב ברשויות המקומיות כל זה מועמס ובנוסף על זה יש את המצב של הנשים והמחקרים כבר אמרו ועשו את שלהם. אנחנו יודעים שנשים מרוויחות פחות.

יכולת ההשתכרות והיכולת בבסיס להביא כספים היא אחרת לנשים. לא ראיתי שמישהו נלחם על השוויון לפני כן. הדבר הנוסף שיש הוא חוק האימהות. אנחנו מכירים אותו. זה מושג של משרד האוצר שאומר שנשים מופלת בהקשר הזה התקציבי. זאת אומרת, אנחנו באים לחקיקה שהיא לא יכולה

אנחנו מכירים מחקרים

אחר. אנחנו יודעים מה זה בחירות ברשויות מקומיות. אתה בא עם הארסנל של מה שצברת לאורך הדרך ובארסנל הזה הנשים מוחלשות. לכן החוק הזה

לא המצאנו את זה. זה בארץ ובעולם. פתאום, כשאנחנו מגיעים למועצות האזוריות ויש נשים שרוצות להתחרות, נכנסים שיקולים שהם לא מהשיקולים. אני אומר שאין כאן שום כוונה ליצור אי צדק. יש כאן כוונה להפסיק את אי הצדק שקיים. אני מתכוונת להילחם עליו ולכן העמדה שלי בחוק הזה היא להעביר אותו לוועדה לקידום מעמד האישה.

אני רוצה לחזק ולהוסיף שהחוק המקורי שמדבר על חוק הבחירות של נשים היה מלכתחילה בוועדה למעמד האישה ולכן זה המקום הנכון. אמרתי את זה. זה ראית הצירים. לא צריך להמציא אותם מחדש. הדיונים כבר נעשו. בוקר טוב. אני חייבת להגיד, כמי שהייתה מעורבת לפני שהגעתי לכנסת אני תמיד מתגאה בזה שהעברתי חוקים לפני שהגעתי לכנסת, הלוואי עלינו שאני מצליחה כמו אני מצליחה עכשיו. זה מה שיפה בהסכמות. מה שרע בהסכמות זה שזורקים החוצה חוקים שהם מצילי חיים כמו האזיק האלקטרוני.

כי מתעקשים פתאום שלא רוצים להעביר את זה וזה חוק מציל חיים. אני יכולה להבין שהם רבים כל חוקים אחרים. שדורשים תקציב גדול. כן, אבל זה לא הנושא שעל סדר היום. ביומיים האלה אני מנצלת כל הזדמנות לדבר על האזיק האלקטרוני כי זה חוק שיכול לעצור את מגפת רציחות נשים.

או לפחות להוריד את המספר. שינוי החוק בעניין בחירות של נשים ורשימות שמשבצות נשים ברשויות המקומיות, אני הובלתי קואליציה די גדולה מהחברה האזרחית שקידמה את החוק הזה ואכן התקיים הדיון על החוק הזה, על השינוי הזה, בוועדה לקידום מעמד האישה. לכן אני חושבת שזה חשוב שהנושא יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה אבל אני חייבת לומר לך כבוד היושב ראש שהמציאות היא שנשים מקבלות 70 אחוזים מהשכר של גברים, אם הן עובדות בשוק החופשי ואם הן עובדות בשירות המדינה. זאת המציאות היום במדינת ישראל. אנחנו מקופחות כל יום בענייני השכר. 70 אחוזים מהשכר שמקבל גבר באותו תפקיד, באותה דרגה, באותו מקום. בואו נתחיל משם. אם הנשים כל החיים שלהן מקבלות פחות שכר, היכולת הכלכלית שלהן להתמודד רק בעניין היכולת הכלכלית, הן כבר לא במעמד שווה עם הגברים שרוצים להתמודד. מה תעשי במצב שבו ניר ברקת מתמודד מול אדם שאין לו יכולת מימון כמו שלו? אני הייתי רוצה לתמוך בזה שאין לו את הכסף.

זה עניין של תפיסה. האם אדם עשיר שמתמודד לתפקיד ציבורי בבחירות, יש לו יתרון כלכלי על מועמד אחר בין אם הוא גבר ובין אם הוא אישה האם גם שם צריך לעשות שינוי? אתה לוקח את זה עוד פעם לפרסונלי. יש כאן חקיקה שקיימת. יש כאן אמירות. אני לא לוקח את זה פרסונלי. נתתי דוגמה אבל זאת דוגמה שיכולה להיות בכל מקום אחר. תפסיקי לקחת את זה למקום האישי כי זה לא אישי. אני מציע לך להפסיק עם זה. נירה, תני לענות כי זה זמן הדיבור שלי. אני חושבת שאתה מכיר אותי ומכיר את תפיסת העולם שלי. אני תמיד מדברת על צדק ושוויון. מדברים על צדק, מה ההבדל בין צדק לשוויון. פעם מישהו תיאר תאר זה בצורה הכי יפה ואמר שיש מגרש כדורגל, יש חומה ושניים רוצים לראות את המשחק. הם לא יכולים לשלם ולהיכנס. שניהם רוצים להיכנס. אחד יותר נמוך מהשני. הנמוך עומד מאחורי הקיר ולא רואה כלום. הגבוה יכול להסתכל. השוויון אומר,

העמדנו אותם באותו מקום, הם מסתכלים לאותו כיוון, זאת המציאות. יש שוויון. הצדק אומר שצריך לשים משהו לנמוך כדי שיוכל להסתכל מעבר לגדר בדיוק כמוה גבוה. אני תמיד מחפשת צדק ולא שוויון מלאכותי.

כל מועמד לבחירות אישיות צריך לבחון את ההכנסות האישיות של המועמד ולא את המגדר שלו?

צריך לבחון. את זה ניתן לבוחר. הבוחר או הבוחרת, כדי שיוכלו לבחון את התכונות האישיות, צריכים שיהיה להם מבחר, צריך שיאפשר גם לנשים להגיע למקום הזה שהן מציעות את התכונות האישיות שלהן כדי לנהל. צריך רול מודלינג לנשים אחרות, צריך שתהיה גם אפשרות שהדיונים בתוך המועצות יכללו את נקודת מבטן את הנשים. זאת תועלת לכלל האוכלוסייה. מבחינתי שגם ימצאו פתרונות למעוטי יכולת שרוצים לרוץ. אני אחשוב על זה לקדנציה הבאה.

גם החוק הזה כנראה יהיה בקדנציה הבאה. עוד מישהו רוצה להביע את עמדתו ביחס לחוק החשוב הזה? לא. אם כך, אני מעלה להצבעה. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הפנים או לוועדה לקידום מעמד האישה. נתחיל עם הוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד העברת שלושת החוקים לוועדה לקידום מעמד האישה? 6 בעד. מי נגד?

מי נמנע?

הצעות החוק יועברו לוועדה לקידום מעמד האישה. בשעה 10:50 תהיה הצבעה על רוויזיה. בישיבה הבאה. בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022. ינמק את ההצעה אסף גרינבוים ממשרד המשפטים. מדובר בהצעת חוק שלמעשה הממשלה ביקשה להחיל עליה בזמנו, בחודש יולי, דין רציפות. ההצעה הזו הונחה על שולחן הכנסת בתחילת חודש יוני ולמעשה אתמול הכנסת לא העבירה את החוק אבל מבחינה מהותית, כיוון שההצעה הזאת הונחה זמן רב על שולחן הכנסת, כיוון שהיא כבר עברה בכנסת ה-23 בקריאה ראשונה, אין שום סיבה שלא לפטור מחובת הנחה. התקיימו דיונים בעניינה בוועדת הפנים בזמנו ולכן נבקש מהכנסת לאשר את הפטור הזה. מה הכוונה של הממשלה? להביא את זה זה יום לקריאה ראשונה?

מוסכם. מעבר לכך, נבקש גם פטור משנייה ושלישית. מישהו רוצה להתייחס?

נעבור להצבעה. מי בעד אישור בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק? 4. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין אושר. החוק קיבל הקדמת דיון. הנושא האחרון, בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה),

בכל הקריאות.

אני מבינה שוועדת החוקה יושבת עכשיו ולכן הם לא יכלו להגיע לנמק. זה החוק שנלווה לחוק התפזרות הכנסת עם הוראות. ישבנו עליו אתמול עד 10:00 בלילה. לכן הם מבקשים לסיים את החוק הזה בהקדם. מישהו רוצה להתייחס? זאת הצעה מטעם הוועדה. נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה להקדמת הדיון בחוק בחירות בכל הקריאות? מי נגד? מי נמנע?

5 נגד, אין נמנעים, אין פה אחד אורה הבקשה להקדמת הדיונים בכל הקריאות. הרוויזיה תתקיים בישיבה הבאה של הוועדה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.